מדברים על סעיף האחרון, אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית,

הצעתה של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ההצעה מצוינת, זה דבר שאנחנו דיברנו

אבל עכשיו היום הוא לא משקף כלום, לא משקף כלום, אפילו ההרכבים, אפילו הנסיעות ל חו"ל. מי שנוסע כפי שאמרה חבר כנסת סלימאן, מי שנוסע לשוויץ, לאתר סקי, לא מישהו שנוסע לירדן לעשות את השיניים שלו בגלל שזה יותר זול בירדן וזה לא משקף כלום המדד

אז פחות איסוף פסולת- פחות ניקיון הרחובות,

פחות רווחה, וזה מה שמדאיג אותי. אז אנא מכם צריך למצוא איזושהי נוסחה אחרת או לתת לסוציו אקונומי 5,

אבל המדינה תעשה את זה. אני לא ממהר, לא ממהר להסיק את המסקנה הזאת, עדיין אבל אני באמת מבקש וסקרן לדעת מה הם המדדים שבעטיים הם מגיעים לאותם דירוגים. מה שאמר חבר הכנסת טיבי לגבי שר האוצר, שר האוצר לא השתמש בסגנון הזה, אבל התוכן היה מה שהוא אמר, הוא רוצה את כל המדדים האלה לשנות באופן טוטאלי, וזה אמת מפני שאף אחד לא לקח על עצמו, בכל העשר שנים. הוא ימחק ופוגל ישרוף. איך הגעת לפוגל עכשיו, איך פוגל. רגע אני מבקש חברת הכנסת עאידה תומא סולימאן להודות לך על היוזמה, אנחנו נמשיך את הדיון בעניין הזה, גם אני ממשיך את זה מחר אני לא מסיים את זה מחר. אנחנו צריכים לעשות בעניין הזה.

איך אמרת הפיכה או מהפכה?

רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:01.